החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בנושא: אלפי מורים ומורות שעברו ל"אופק חדש" לא מקבלים את הפנסיה המעודכנת כי אין נוסחה לחישוב, הצעתם של חברי הכנסת תמר זנדברג, עבד אל חכים חאג' יחיא, מיקי רוזנטל, יפעת שאשא ביטון ועודד פורר.

תודה למזכירת הכנסת. אנחנו מביעים תקווה שהממשלה תשלח לנו נציג בדמותו של שר תורן. בינתיים, חברי הכנסת יוכלו להצביע על מנת להירשם לנאומים בני דקה. בבקשה, ההצבעה החלה. חברת הכנסת עליזה לביא, התוכלי לפתוח בבקשה את הנאומים בני דקה? ואחריה, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני רוצה לחזק מכאן, מכנסת ישראל, מהבמה פה במליאה, את נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון פרופסור רבקה כרמי. לאחרונה שמענו על החלטת האוניברסיטה לבטל את ההחלטה של המחלקה ללימודי המזרח התיכון להעניק פרס לארגון "שוברים שתיקה", פרס ברלסון, בגובה 20,000 שקלים, עבור פעילות חברתית. נוכח חצי הביקורת החוזרים ונשנים שמופנים כלפי פרופסור כרמי וכלפי אוניברסיטת בן-גוריון, אני מבקשת להביע כאן, מהבמה הזאת, את התמיכה שלי בהחלטה הזאת של ביטול הפרס שהמחלקה ללימודי המזרח התיכון התכוונה להעניק לארגון. כיושבת-ראש משותפת, יחד עם חברת הכנסת מירב בן ארי, של שדולת הסטודנטים, אני גאה שמי שעומדת בראש האוניברסיטה בחרה להעביר מסר ממלכתי, ציוני, דמוקרטי, ואני גאה שהנשיאה עומדת על שלה למרות הביקורת המשתלחת, ובתוך כך עומדת גם על הערכים של מדינת ישראל. אני בהחלט בעד שיח דמוקרטי, פתוח, בטח שיח ביקורתי, אבל אמיתי, שבא ממקום של תיקון ושל רצון באמת לשנות, ולא לבוא להכפיש ולהסית כנגד חיילי צה"ל. חופש הביטוי זה לא חופש שמאפשר הסתה שכזאת, להוציא דיבה של לוחמי צה"ל, חיילים ומפקדים, מעל כל במה אפשרית, לרבות מחוץ למדינת ישראל. מי שרוצה לתקן מוצא את הדרכים הראויות. אבל ארגון שרוצה להרוס, שהולך ומבזה את צבא ההגנה לישראל, את החיילים ואת מדינת ישראל כולה ברחבי העולם ומספק תחמושת נוספת לאויבים שלנו, שרק מבקשים להיתלות בארגונים פנים-ישראליים שכאלה, זאת לא הדרך הראויה. ולכן במסגרת אותה דמוקרטיה שב"שוברים שתיקה" מבכים עליה, זו בהחלט זכותה של הנשיאה, ואני מבקשת מכאן לברך על ההחלטה ולחזק את ידיה.

תודה לחברת הכנסת עליזה לביא.

חבר הכנסת חמד עמאר, ואחריו, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, החלטתי להקדיש את הדקה לעמותת "רגבים". מי שלא מכיר את עמותת "רגבים" עמותת "רגבים" נוסדה בשנת 2006, והמטרה שלה היא לשמור על אדמות המדינה, גם ביהודה ושומרון וגם בתוך תחום הקו הירוק. אדמות המדינה. ולמה היא הפכה את כל הפעילות שלה היום? להתרכז במגזר הדרוזי ולבדוק איפה יש בנייה בלתי מורשית ואיפה יש צו הריסה, וללכת לבית-המשפט נגד הוועדה ולחייב את הוועדה להרוס את אותם בתים שנבנו ללא רשות. אני נחשפתי לנושא כבר פעם שלישית. השבוע הגיעה אלי משפחה מראמה, משפחת עותמאן, דור שלישי של קצינים בצבא. האבא של המשפחה שירת יותר מ-35 שנים בצבא, שירת במקומות הכי מסוכנים. שלושת הבנים, הוא בנה להם את הבית שלהם על אדמות פרטיות שלו, לא על אדמה של המדינה. יש צו הריסה נגד הבית, אבל הוועדה אומרת שאותם שלושה בתים אמורים להיכנס לתוכנית מתאר עד סוף השנה ולכן אין מקום להרוס אותם, ו"רגבים" עומדת על זה שיש לחייב את בית-המשפט לממש את צו ההריסה נגד שלושת הבתים. אני אומר שאתם מחטיאים את המטרה שלכם, עמותת "רגבים". אתם מתמקדים באנשים שאתם לא צריכים להתמקד בהם. תעזבו את העדה הדרוזית, מספיק יש לנו בעיות בתכנון ובבנייה, מספיק לנו שאנחנו לא מצליחים להוציא רישיון בנייה, ותתמקדו בדברים אחרים. זה המטרה שלכם, אדמות מדינה. אנחנו לא בונים על אדמות מדינה.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה, גברתי, ואחריה, חברת הכנסת מירב בן ארי. אדוני היושב-ראש,

רבותי, חברי, חברות וחברי הכנסת, היום התעוררו תושבי חיפה באזור מפרץ חיפה, פתחו את העיתון והתחילו לחפש על המפה, שפורסמה בכפולה ב"ידיעות אחרונות", "מפת הסרטן" של מפרץ חיפה, התחילו לחפש שם איפה הבית שלהם, האם הוא באדום או באדום קצת פחות. פשוט המפה, שפורסמה בעקבות פרסום חלקי של אותו דוח אפידמיולוגי שמשרדי הממשלה כרגע לא מפרסמים, מונעים את פרסומו, אני לא יודעת כל כך מדוע, כבר הובטח כמה פעמים שהוא יפורסם. אז אותם חלקים מהדוח כן פורסמו בכתב עת בין-לאומי מדעי ותורגמו לעברית קלה ב"ידיעות אחרונות". אני חושבת שכולנו כאן צריכים לקום ולהתארגן, לעזור לתושבי מפרץ חיפה, כי לא ייתכן שהם קמים כל בוקר לאותו זיהום אוויר, לאותו אוויר מזוהם, והם צריכים לבדוק אם הבית שלהם הוא במקום היותר-מזוהם, או יותר בסיכון או טיפה פחות. ולקראת סיום, לקראת המשך היום התגלתה איזושהי בעיה, איזושהי דליפת נפט מצינור נפט ישן שפונה, שאונייה פגעה בו. האונייה שפינתה אותו פגעה בו וגרמה לדליפת נפט ממש מול חופי הקריות, קריית-ים, קריית-חיים. מאותם מקורות שמזהמים את האוויר, את הים, את היבשה. אז עכשיו גם לים הם לא יכולים ללכת ולנשום אוויר צח. בואו נעזור להם.

תודה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת רויטל סויד. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, כנסת נכבדה, ראשית אני רוצה לומר שאני תומכת תמיכה מלאה בדברי חברתי חברת הכנסת עליזה לביא, שותפתי להובלת השדולה של הסטודנטים וההשכלה הגבוהה. בכל דבר שאמרת, הקשבתי לך קשב רב, אני תומכת בך, ואני כמובן תומכת בפרופסור כרמי. אבל את בטח תאפשרי לי לדבר על עוד משהו, שגם אותו אנחנו עושות ביחד, כי שתינו חברות בוועדה לקידום מעמד האישה. מבחינתי היום זה היום האחרון, ואני פונה אליך מפה, אדוני היושב-ראש, שתציל את כנסת ישראל מהאירוע הזה, בשבוע הבא יהיה כאן יום החיילת, ביום שלישי, והוועדה הכי רלוונטית בכנסת ישראל, הוועדה לקידום מעמד האישה, לא מקיימת דיון. אני רוצה להגיד לך באופן אישי, ואתה מכיר אותי: אין הרבה דברים שהם בנפשי. חיילות צה"ל, זה בנפשי. לא בגלל שהייתי קצינה והייתי חמש שנים בצבא, לא בגלל שמביש אותי לראות אותן נכנסות לפה לכנסת, ואני וחברתי עליזה לביא, וחברתי חברת הכנסת שולי מועלם, וייאמר לזכותה של טלי פלוסקוב שגם היא מעורבת. אני מצטערת, קשה לי לעמוד מנגד כשביום כזה, שהוא יום החיילת, לא יום צה"ל, לא יום החייל, הוועדה הכי חשובה בכנסת לא טורחת לעשות דיון אחד בשביל חיילות צה"ל.

תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת אכרם חסון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר שטייניץ, אני כל כך שמחה שאתה פה בנאום הזה בן הדקה,

גם אליך. חברי חברי הכנסת, 15 ביולי, זהו התאריך שקבע בית-המשפט העליון בשבתו כבית-דין גבוה לצדק,

שבו לא יהיו יותר מינויים זמניים בבית-הדין הרבני הגדול. זה אומר שמ-15 ביולי אין דיינים בבית-הדין, למעט רב אחד, הרב איגרא,

במשך שש שנים לא הצליחו למנות דיינים לבית-הדין הגדול בגלל מחלוקות פוליטיות בוועדה לבחירת דיינים. אני חברה בוועדה לבחירת דיינים. השר שטייניץ שיושב פה הוא יושב-ראש הוועדה, ועושה עבודה יפה. אבל מחר, לאחר שבוטלו הרבה מאוד ישיבות, מחר אמורה להתקיים ישיבת ועדה, ואני מצפה וגם מאמינה שהמועד הזה לא יבוטל. אנחנו נמנה שישה דיינים לבית-הדין הגדול ועוד ארבעה דיינים לבית-הדין האזורי. הדבר הזה הוא מחויב המציאות. שנים רבות, לא אצל השר יעקב נאמן ולא אצל שרת המשפטים ציפי לבני, לא הצליחו למנות דיינים. הפעם הצלחנו חלקית, ואנחנו חייבים להשלים את המשימה. זה בידיים שלך, השר שטייניץ, לכנס את הוועדה, לדאוג להצבעות ולהשלים את כל מערך מצבת הדיינים בבית-הדין הגדול והאזורי, לא רק בשבילנו אלא בעיקר בשביל הציבור, שעובר עינוי דין מתמשך מאוד כאשר אין דיינים ששומעים את התיקים הקשים ביותר של גירושים, בירור יהדות, גם משמורת, או מזונות, כשהעניין נכרך. הציבור נמצא בעינוי דין, ואנחנו חייבים למנוע את זה. אני מאוד מקווה שבאמת מחר נשלים גם את המינויים לבית-הדין האזורי וגם לגדול.

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום התקיים דיון מיוחד בוועדת החינוך, בזכות חברתי לסיעה מירב בן ארי, בנושא החינוך במגזר הדרוזי. נכחו שם שלושה ראשי רשויות מהמגזר: מהכפר סאג'ור, מהכפר מע'אר ומהכפר כסרא-סמיע. נכחו גם כל ועדי ההורים מכל הכפרים הדרוזיים, חברי כנסת ונציגי משרדים אחרים. אנחנו כמובן הופתענו כאשר מצאנו שמשרד האוצר העביר לפני כמה חודשים למשרד החינוך כ-30 מיליון שקל, ומשרד החינוך היה אמור לתת עוד 15 מיליון שקל מתקציבו, למען קידום מערכת החינוך בכפרים הדרוזים, כ-45 מיליון שקל, והכסף לא הגיע ליעדו עד עכשיו ולא חולק. כל הזמן תוקפים את האוצר, והיום נוכחנו לדעת שהפוליטיקה הזאת לא עוזרת. הכסף עבר, אבל לצערי הרב עד עצם היום הזה ראשי הרשויות לא קיבלו את התקציבים ולא יכלו לקדם את המערכת ואת התוכניות שהם בנו בבתי-הספר. ידידתי מירב הייתה בעין-אל-אסד וראתה בעיניים שלה שאין שם חדר מחשב מתקדם. חדר המחשב ישן, התנאים לא תנאים, מגרשי הספורט לא מגרשים, כך שהפער בין התלמיד שבא ממצב סוציו-אקונומי נמוך לבין התלמיד החזק הוא פער עצום ואדיר, ואנחנו ממשיכים לשלם את המחיר. גם נחשפנו לנתוני המועצה להשכלה גבוהה, אשר אמרו היום שבמגזר היהודי, מתוך אלה שמסיימים בגרות 48.5% ממשיכים בלימודים גבוהים ומקבלים תואר ראשון, ובמגזר הדרוזי רק 15% ממשיכים בלימודים גבוהים ומגיעים לתואר ראשון, ומתוך ה-15%, 10% הם בנות ו-5% בנים. אז אני שואל את כבוד היושב-ראש ואת חברי חברי הכנסת: מתי נצליח להדביק את הפערים? מתי נצליח לקבל נקודת זינוק שווה? מתי נוכל באמת לגדל דור רציני, עם השכלה גבוהה, שיוכל להתחרות עם כל ישראלי בגאווה ובכבוד?

תודה לחבר הכנסת אכרם חסון. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה,

אחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול פנתה המדינה בפעם השמינית לבית-המשפט וביקשה דחייה במתן תשובה על עתירה של התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית בעניין הכותל.

שנים, אני חוזר:

שהנושא מונח על שולחן בג"ץ והמדינה מתחמקת מלתת פתרון לסוגיה הזאת, והתנועות האלה עותרות, שבות ועותרות, ונדחות וחוזרות, ונדחות וחוזרות. מה קרה פה בעצם? סליחה, כבוד השר התורן השר שטייניץ וחברות הכנסת סויד, אני בטוח שהמאגרים ב"לווייתן" ו"תמר" תוססים עכשיו. אני מדבר על משהו שמעל פני המים, לא מתחת לפני המים. שני ארגונים, "מרכז צדק לנשים" ו"תפילת נשים בכותל", מבקשים להתפלל סמוך לכותל. הנושא הזה אינו חדש. זו דרישה לגיטימית לחלוטין. ממשלת ישראל, ואני רוצה לציין לשבח אפילו את ראש ממשלת ישראל, שהבין את חשיבות העניין, יחד עם יושב-ראש הסוכנות נתן שרנסקי, שהשקיע שלוש שנים בחיפוש ומציאת פתרון, וסוף-סוף מצאו פתרון: מצאו רחבה, ולאפשר גם לזרמים הללו, שהם זרמים לגיטימיים בתוך העם היהודי, את מקום התפילה שלהם ליד הכותל. ואז כל התוכנית הגדולה הזאת נפלה. ממשלת ישראל, שהחליטה, החליטה כבר, לאמץ את התוכנית הזאת, ברחה ממנה, השמיטה אותה מידיה, אכזבה מיליוני יהודים שהם יהודים בדרך הרפורמית והקונסרבטיבית, דרכים משלהם, גם הם יהודים לכל דבר בעיני, אבל אחרים,

לצורך העניין. אין להם מקום לבוא ולהתפלל ליד הכותל. אין להם מקום להתפלל. ואני רוצה לומר גם פה: הכותל לא שייך לאיש. הוא שייך לכולם, וכל גבר וכל אישה רשאים לבוא אל הכותל הזה ולשים את ראשם עליו ולשים בו פתק ולהתפלל לקדוש-ברוך-הוא ליד הכותל. ואני דורש מפה מממשלת ישראל לשים קץ לבושה הזאת, לשים קץ לחרפה הזאת ולאפשר לכל יהודי ולכל יהודייה, לכל בני עם משה, לבוא אל הכותל ולהתפלל שם. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת איתן ברושי,

חברת הכנסת זהבה גלאון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני כמה ימים פורסמה ב"ידיעות אחרונות" כתבה שמתארת את התלאות של חברת קיבוץ דפנה שלקתה בסרטן, נאחל לה שתהיה בריאה, ואומרים לה שאת התור ל-MRI היא תקבל אחרי תקופה שספק אם זה יועיל, קרוב לשנה, ולטיפולים היא צריכה לנסוע שעות. הפער הזה, למרות ההתקדמות בישראל בתחום הבריאות, הפער הזה בין המרכז, שהוא רווי מוסדות,

בתי-חולים, לפריפריה הרחוקה, הפער הזה הוא בלתי נסבל. ואני לא רואה, עם כל ההערכה לליצמן, שיש לו כלים להתמודד עם זה. ביקרתי לא מזמן ברמת-הגולן. בכל רמת-הגולן, למרות היותה גבול, לצערנו גם עם אירועים ביטחוניים, אין מרפאה אחת או מרכז רפואי שפתוח ברמת-הגולן, אדוני היושב-ראש, מאחר-הצהריים עד הבוקר. כלומר, אם יש ילד או מבוגר שחולה ברמת-הגולן, הפתרון זה לנסוע לבית-החולים בצפת. מישהו היה מעלה על דעתו לחיות בתנאים כאלה? לכן, אני חושב שיש בעיה. אין מפת עדיפות לבריאות ואין תוכנית לאומית לבריאות שתארגן את מערך הבריאות בצורה יותר צודקת, יותר שוויונית, שעונה על הצרכים של כל האוכלוסייה, ובוודאי מדגישה את פיזור האוכלוסייה ואת חיזוק הנגב והגליל והאזורים הרחוקים. אני קורא מכאן לממשלה, ודאי לקראת תקציב 2017 2018, לטפל אחרת בנושא הבריאות. זה לא נתון רק למין סידורים קטנים, נחוץ פה מערך כולל וגדול, שייתן תוחלת חיים יותר ארוכה, שייתן מענה יותר נכון וייתן ביטחון לכל אזרח בכל מקום, בוודאי במקומות הרחוקים.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת טלי פלוסקוב. תודה רבה, אדוני. אני שמחה שנמצא כאן שר האנרגיה והתשתיות, כי היום קיימנו דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, לצערי הוא לא שומע,

על ההתנהלות של מועצת הנפט, שמחלקת רישיונות נפט וגז. הדבר המדהים שקרה אתמול, אדוני היושב-ראש, הוא שאחרי שנים שלא היה יושב-ראש קבוע למועצת הנפט, פתאום אתמול, לקראת הדיון בוועדה, הודיעו על מינוי יושב-ראש למועצת הנפט. מועצת הנפט מככבת בדוח המבקר מ-2015 עם ביקורת קשה על ההתנהלות שלה, על החלטות שמתקבלות בחוסר שקיפות, דבר שמעלה חשש, או חשד, הייתי אומרת, להתנהלות לא תקינה הן בהארכת רישיונות הגז שניתנים והן בהוצאת אותם רישיונות שניתנו בין השנים 2005 ו-2010 ל"דלק" של תשובה ול"נובל אנרג'י". ומאז "לווייתן" הים בעצם סגור. לא ברורה ההתנהלות שם, לא ברור את האינטרסים של מי הם משקפים, דבר שמעלה חשד שמועצת הנפט מכופפת עצמה לצרכים של ברוני הגז. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת גלאון. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת חיים ילין. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס שוב לסוגיה של יום החיילת בשבוע הבא, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות, וחבל שחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן אינה נמצאת כאן, לבקש ממנה, על-פי בקשה של כל הנשים שנמצאות כאן בבית הזה, לקיים דיון בנושא של החיילות בוועדה לקידום מעמד האישה. זה הכבוד של כולנו. לא תמיד יושב-ראש הוועדה מקיים דיונים בנושא שהוא מתמצא בו. אם הנושא לא כל כך מעניין אותה, כל אחת מאתנו יכולה להחליף אותה.

אני פונה אליה אישית ומבקשת לקיים דיון בשבוע הבא בנושא הזה, כדי שהחיילות, אלה ששומרות עלינו, אלה שנמצאות שם עבורנו, למעננו, ידעו שכאן בבית הזה גם דואגים להן, וגם יודעות לשמוע אותן ולהשמיע דברים שקשורים למעמדן של החיילות האלה.

תודה לחברת הכנסת פלוסקוב. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. כבוד היושב-ראש, תודה. אני רוצה להתחבר לדברי חברת הכנסת זהבה גלאון על הדיון שהיה היום על הרישיונות. אני מודה שאני הרגשתי כאילו אנחנו נמצאים לפני עונת הרחצה בים: או הים פתוח, או הים סגור, דגל שחור, דגל לבן, כן מפיקים, לא מפיקים. ולמה אני אומר את הדברים האלה? קודם כול, כי אין נוהל. ולדעתי צריך לפתוח את הים לתחרות כדי להוריד כמה שיותר את המחירים. אבל מעל הכול, אני נמצא גם בוועדה שמטפלת היום בחיסכון של כל החוסכים לפנסיה וכל החוסכים בקופות גמל של מדינת ישראל. אל תיפלו מהכיסא: יש טריליון וחצי שקל, טריליון וחצי, אני לא מדבר על מיליארד, שזה פי שלושה- וחצי, פי-ארבעה מתקציב המדינה השנתי שכל פעם אנחנו מאשרים פה, ואין ביטחונות שם. אני מציע לכולנו לחשוב במושגים של ערבות הדדית אמיתית, ושחלק מתגליות הגז יהיו עתודות לפנסיה של כל מי שחוסך היום במדינת ישראל, כי אם לא תהיה פנסיה, בסוף זה יחזור לפה בכל מקרה.

תודה לחבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, היום התקיים בוועדת הכלכלה דיון על רשות השידור ויישום החוק שעבדנו ועמלנו עליו קשה יותר משנה. אנחנו כמחוקקים עומדים חסרי אונים: חודשים רבים ועשרות ישיבות יושבים כדי לחוקק חוק, ובשלב הביצוע בא המבצע, או באים האנשים שאמורים לבצע את החוק, ומצפצפים עלינו, פשוט מאוד, עושים את זה איך שזה נראה להם. נכון, יש מערכת משפט, ויש את כל המסביב, אנחנו יכולים לפנות. אני מנצל את הבמה הזאת: על-פי החוק שעמלנו עליו קשה, רשות השידור מחויבת, מחויבת, לקלוט 451 מעובדי הרשות הישנה, ומועד ההתחלה של התאגיד החדש אמור להיות ב-1 באוקטובר. נכון לעכשיו נקלטו רק 60 עובדים מתוך ה-450, ובעוד חודשיים, ב-1 באוקטובר, התאגיד אמור לעלות לאוויר. אני פונה מכאן לכל מי שהנושא הזה, נושא העובדים והאנשים שמחכים בחוסר ודאות: צריך לקיים את החקיקה שאנחנו עובדים עליה קשה, הן תקציבית והן ברמה של העובדים. ואני מצפה מכל החברים שנצא בקריאה משותפת ליישם את החקיקה הלכה למעשה. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. תודה לך, אדוני היושב-ראש. היום בדיון בוועדת הכלכלה הזהרתי מפני סכנה של דליפת נפט בחופי ישראל. לא עשיתי את זה מכיוון שידעתי מה יקרה היום בצהריים,

היום בצהריים אנחנו שומעים על דליפת נפט באזור מפרץ חיפה. נסגרו חופים, ואנחנו מתמודדים עם בעיה של זיהום. חייבים לומר: זו רק דוגמה, בקטן, לאיומים ולסיכונים הגדולים שיש לים שלנו ולחופים שלנו מזיהומי נפט, בוודאי במציאות שבה אנחנו קודחים קידוחים מאוד עמוקים גם של גז, ובעתיד, גם של נפט, בחופי ישראל. ואני אמרתי את הדברים בהרבה דאגה בדיון שהיה בוועדת הכלכלה, כי נראה לי שלא למדו אצלנו שום לקח ממה שקרה במפרץ מקסיקו. הלקח הראשון ממפרץ מקסיקו היה שצריך להפריד בין הרגולטור של האנרגיה לבין הרגולטור של ההגנה הסביבתית, אצלנו אין הפרדה כזאת. כל התיק הזה מונח על שכמו שר האנרגיה והתשתיות מר שטייניץ, והוא לא מוכן להתחלק עם שום שר אחר. אני מזכיר את מפרץ מקסיקו כי עד היום עוד לא הצליחו לשקם שם, לתקן את הנזקים הסביבתיים האיומים. אבל צריך לומר מייד שאצלנו המצב הרבה יותר חמור והרבה יותר מסוכן מאשר במפרץ מקסיקו: קודם כול, הקידוחים אצלנו הרבה יותר עמוקים, אצלנו זה ultra-deep water, קידוחים סופר-עמוקים, מסובכים ביותר. אין ידע בעולם איך להתמודד עם תקלות בעומק כזה.

מפרץ מקסיקו הוא חלק מהאוקיינוס האטלנטי. הוא מנוקה באופן טבעי על-ידי המסוע האטלנטי, מה שקרוי זרם הגולף. אצלנו הים התיכון הוא בריכה סגורה, חוץ ממצרי גיברלטר ותעלת סואץ, הכול סגור לכל הכיוונים.

מה לעשות, מדינת ישראל, עם כל הכבוד וההערכה, היא לא האימפריה האמריקנית. לנו לא תהיה יכולת להעמיד, כדי להתמודד עם זיהומי נפט, את העוצמה שממשל אובמה העמיד כדי להתמודד עם זיהומים במפרץ מקסיקו. לכן, צריך להקדים תרופה לפורענות. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת תמר זנדברג. אחריה, חבר הכנסת אילן גילאון. תודה, אדוני היושב-ראש. הבוקר נסעתי לכאן לכנסת באוטובוס בקו 100, וקו 100 יוצא ממסוף שפירים, שהוא חלק מהנתיב המהיר, שהוא אחד מאמצעי הדגל של מדינת ישראל, משרד התחבורה, לתחבורה הציבורית. אני רוצה לספר לכם שנתקלתי שם, רק הבוקר, בכמה וכמה מהכשלים שהתחבורה הציבורית הישראלית באופן כללי מתמודדת אתם, ואני רוצה לספר לכם קצת איך החוויה האישית הזאת משליכה, על התחבורה הציבורית. קודם כול, הגעתי לתחנה, וראיתי שם תחנה עם סככה. התחנה עם הסככה לא הייתה שם בשבוע שעבר. מאז נפתח הנתיב המהיר, כבר כמה שנים, האנשים עמדו בשמש הקופחת או בגשם, במספר ימי הגשם המועט שיש לנו, ללא הצללה וללא מסתור. בעקבות מאבק שלנו, היה צריך מאבק של אנשי ציבור, ארגונים, בעירוב התקשורת ו"גלי צה"ל" הותקנה סוף-סוף סככה.

הגעתי היום לתחנה בשעה 08:21 עם ה"שאטל". האוטובוס יצא מהתחנה בשעה 08:20, וככה אנחנו, חבורה של פקידי ממשלה, פקידי אוצר,

אני ממליצה לכם, מי שרוצה, השיחות הכי מעניינות של פקידי האוצר הן בדרך לכאן, לקריית הממשלה, בקו 100, רצים אחרי האוטובוס ומנופפים לו.

מסתבר שהעוזר שלי, היועץ שלי, שהגיע באוטובוס אחד לפני, הגיע בשעה 08:01. מתי האוטובוס יצא? ב-08:00. כלומר, אפשר לכוון את השעון לפי הדקה שאנחנו מפספסים את האוטובוס. זה ממש חוויה ישראלית. אני מספרת את זה לא רק כדי לספר סיפור אישי.

תלאות התחבורה הציבורית במדינת ישראל נמדדות הרבה פעמים בפרטים הקטנים: בהצללה בתחנה במדינה שטופת שמש, וזה בלשון המעטה, כמו שלנו, בקישוריות בין אמצעי התחבורה השונים, כי אם אנחנו נגיע בקו מזין לרכבת אבל נפספס את הרכבת, או נגיע ב"שאטל" ודרך אגב, היום התפרסם איום להשבתת ה"שאטלים" לקו 100, וייתכן מאוד שמיום חמישי הקרוב קבוצה גדולה מאוד של יועצים פרלמנטריים, פקידי ממשלה, יועצים משפטיים בבית-המשפט, כל עובדי קריית הממשלה, לא יוכלו להגיע לכאן לעבודה מדי יום, כי ה"שאטל" שמזין לקו המהיר של הנתיב המהיר יושבת בגלל שביתה של הנהגים. בקיצור, הנסיעה באוטובוס נמדדת המון פעמים בפרטים הקטנים. נוסעי התחבורה הציבורית, הולכי רגל, הם אנשים מוחלשים במרחב הציבורי. ההתחשבות בהם צריכה להיות מוגברת,

בין אם באותה קישוריות בין אמצעי התחבורה השונים. ואם לא נדאג לזה, אנחנו נגיע למצב שאנחנו צועדים אחורה במקום קדימה, כשהתחבורה הציבורית בישראל ממשיכה לקרטע. המחיר יהיה המשך ההישענות על הרכב הפרטי, שהוא יקר, מזהם וגוזל זמן, אנרגיה ומשאבים רבים, וכמובן, רחוק מהישג ידו של מי שאין לו ולא יכול להרשות לעצמו רכב פרטי, והתחבורה הציבורית נשארת בשבילו מנותקת, גרועה ולא יעילה.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אם תרגיש נימה של התרגשות בקולי, זה משום שביציע נמצא מורי ורבי יאיר צבן, שר הקליטה לשעבר. ואני רוצה לספר, נמצא מורי ורבי יאיר צבן, שר הקליטה לשעבר. הוא שמע, הוא שומע. עכשיו הוא שמע.

אני רוצה לספר על ביקור עצוב שערכנו ביום ראשון האחרון, בראשותו של חבר הכנסת אלי אלאלוף, במוסד "שער מנשה", יחד עם חברת הכנסת יעל גרמן, בעקבות ידיעה מתוך התקשורת על כבילה ועל בידוד של אנשים. אני רוצה לדבר על התופעה הזאת, ואם מערכת הבריאות,

היא החצר האחורית של תקציב המדינה, בריאות הנפש היא החצר האחורית של מערכת הבריאות, והאשפוז הפסיכיאטרי הוא החצר האחורית של בריאות הנפש. כלומר, שלוש חצרות אחוריות, ובתוכן נמצאים אנשים, ותמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו היינו חס וחלילה שמים את יקירינו במקומות האלה, המקומות האלה שבהם לפעמים הטיפול, כאילו עמד הזמן, נראה כמו טיפול בסוף המאה ה-19, ולא משום שהאנשים רעים, אלא משום שהפתרונות לא נמצאים בידיהם, ומשום שסדר העדיפויות לא נמצא בידיהם.

אני אומר את הדברים האלה משום מי שמטפל בחיים, הוא צריך לטפל במערכת הבריאות במדינת ישראל. אחת הגדולות שהייתה צריכה להיות לרפורמה בבריאות הנפש, הייתה לעשות "אאוטינג" ולהוציא מן הארון את בריאות הנפש, מן הסיבה המאוד-פשוטה, משום שעל הספקטרום הזה, וכנראה בגלל זה אנחנו כל כך מפחדים ממנה וכל כך מכניסים אותה לחצר האחורית שלנו, כולנו, בלי יוצא מן הכלל,

ברמה כזאת או אחרת. פגשתי שם אדם שנמצא בבידוד עשר שנים,

אני בטוח שבאמצעים אחרים אפשר היה להשיג את המטרה של הבידוד, שכל תכליתו היא שהוא לא יפגע בעצמו ובאחרים. אבל אין צורך בבידוד,

שאנשים יאכלו מן הרצפה, וישבו חסרי כבוד באופן מוחלט ויעשו את צורכיהם בתוך החדרים הללו. ואני חושב שזה, אולי, בקליפת אגוז משל לאנשים שהם חסרי הישע ביותר, ממש במובן המקראי, ואנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לאנשים הללו. אני מקווה שבעקבות הביקור שלנו ייטב משהו, אבל רציתי לשתף את הכנסת בביקור מן הסוג שאחריו לוקח לך, אדוני, שבועיים כדי לעשות לעצמך restart. הרגלתי את עצמי להגיע אל המקומות האלה, והיום אני רוצה להגיד לך שקוראים לי "הקורא באסלות", כמו שיש קוראים בכף היד, וקוראים בטארוט וקוראים בקפה. מתוך מבט אחד בתוך האסלה אתה יודע מי מנהל את המוסד,

תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. עד כאן נאומים בני דקה. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו פותחים כעת דיון מיוחד בנושא רצח העם הארמני,

במשך שנים הודחקה ונשכחה טרגדיה אנושית רחבת היקף זו, שהביאה למותם של כמיליון וחצי בני העם הארמני, תוך מעשי גירוש, טבח וזוועות נוספות. בשנה שעברה צוינו 100 שנים לרצח-עם זה, ושר ההיסטוריה, שאת מהלכיו קשה מאוד לצפות, הביא לכך שרק בחלוף פרק זמן כה ממושך בדברי ימי העמים תינתן הכרה של ממש לטרגדיה זו ותהיה הזדהות עמה. אין זה סוד שגם אצלנו מקומו של מאורע זה כמעט נפקד, והוא היה שנוי במחלוקת לפחות לגבי מידת הפומביות שיש לתת לו. יהיו הטעמים לכך אשר יהיו, אני שב ואומר גם השנה וגם מעל הבמה הזו: אסור לנו להתעלם, לגמד או להתכחש לרצח עם נוראי כזה. עלינו לנתק אינטרסים עכשוויים, בני הזמן והמקום הזה, מן העבר הקשה שפרק אפל זה הוא חלק ממנו. הדבר נכון וראוי בהיותנו חלק ממשפחת העמים וכמי שערכי מוסר וחמלה כלפי כל בן-אנוש הם ערך עליון עבורם. "האדישות לסבל מפשיטה את האדם מאנושיותו", אמר הסופר ניצול השואה אלי ויזל, שהלך בשבוע שעבר לעולמו, בנאום שנשא בבית הלבן, וכן: "האדישות היא איננה רק חטא, היא העונש"; "האדישות היא תמיד חברה לאויב"; "לא להגיב למצוקה, לא להעניק שביב של תקווה, פירושו הגלייתם" של הסובלים, "מן הזיכרון האנושי, ובהכחשת אנושיותם אנו בוגדים באנושיותנו". הבה לא נישאר אדישים, גם אם באיחור, לסבל שחוו הארמנים. שימור זכר רצח העם הארמני חשוב לכולנו כבני-אנוש, כמי שנושאים באחריות מוסרית וחותרים כל העת לשיפור, לתיקון העולם והחברה. הכנסת שלחה ותוסיף לשלוח נציגים לאירועי הזיכרון בירוואן,

וגם קיומו של דיון מיוחד זה יש בו חשיבות וערך כשלעצמם, כדי לזכור ולהזכיר את האסון הנורא ולתקן עוול היסטורי. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון ולשאר יוזמי הדיון. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת גלאון, שתהיה ראשונת הדוברים. אחריה, חברי הכנסת דב חנין, נחמן שי וטלי פלוסקוב. ישיב לכולם השר צחי הנגבי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר,

אדוני היושב-ראש, על הדברים המרגשים שלך והנכוחים שלך. יושבים כאן, ביציע האורחים, כמו כל שנה, נציגי הוועד הארמני, הקונסול, ג'ורג'ט אווקיאן, יושבת-ראש הוועד, וחברים רבים נוספים, שבאדיקות ובקביעות באים לכאן מתוך תקווה שהנה הפעם, בשנה ה-101, אולי הכנסת תכיר ברצח העם הארמני. יושב כאן ידידנו, מורנו ורבנו השר לשעבר יאיר צבן, פרופסור יאיר אורון, חוקר הג'נוסייד יושב כאן, ורבים אחרים, יסלחו לי אלה שלא הזכרתי את שמם. אני מציינת בפתיח זה את הדברים האלה כי זה מתחבר לי לדברים החשובים שכתב לפני כמה שנים זוכה פרס נובל אלי ויזל, שהלך בשבת האחרונה לעולמו, אלי ויזל, שחייו היו קול צלול ובהיר בזכות הזיכרון ונגד השכחה. קרן ויזל שלחה ב-2007 מכתב, מכתב פתוח, חתום על-ידי 53 זוכי פרס נובל, וביניהם ויזל עצמו, שקרא להכיר ברציחות ההמוניות ב-1915, קרא להכיר בהן כרצח עם. אני חייבת לומר, חברי חברי הכנסת, שמאז מדינות רבות, האחרונה שבהן גרמניה, הפרלמנט הגרמני, הכירו בג'נוסייד הארמני. ולצערי, מדינת ישראל עד כה בחרה להסיט מבט. כבר קרוב לשני עשורים, אולי אני טועה במניין השנים, שחברי, קודמי במרצ ואחרים, ואני חייבת לציין שהדבר הזה חוצה מחנות פוליטיים, חוצה ימין ושמאל, חוצה דתיים וחילונים, חברי וחברים רבים נוספים במשך השנים באים לכאן, למליאת הכנסת, כדי לבקש מהכנסת לכנות רצח עם בשמו. והשנה, לאחר שנחתם בשבוע שעבר ההסכם עם טורקיה, אני יודעת שהבקשה הזו נעשית קשה במיוחד. אני רוצה לומר, אני רוצה לשתף אתכם, חברות וחברים,

היו דיבורים מאחורי הקלעים. היה לחץ. גם במשרד החוץ וגם אצל גורמים ממשלתיים היה לחץ, בעקבות הסכם הפיוס עם טורקיה, מה פתאום אנחנו עכשיו מעלים, עם כל הרגישות הדיפלומטית, את הנושא הזה. אבל אני אומרת שלמרות הרגישות הדיפלומטית, גם השנה אני טוענת שעל כנסת ישראל להכיר ברצח העם הארמני. ברבות השנים אנחנו הנחנו להכרה ברצח עם להפוך לצעצוע שאפשר לנפנף בו כשהיחסים עם טורקיה במשבר, ואז לגנוז אותו כדי לרצות את ארדואן, ולפעמים זה גם את אזרבייג'ן. חברי חברי הכנסת, אנחנו התחלנו לצעוד במשעול המסוכן, המסוכן ביותר של הפוליטיקה, שבו הכול מועמד למכירה והכול תמיד במבצע ותמיד זול, ושוכחים שלפני 101 שנה נרצחו בין מיליון למיליון וחצי ארמנים בשטחי האימפריה העות'מאנית. ואני אומרת את זה כי בניהם ונכדיהם של ניצולים, כאלה שיושבים כאן היום באולם המליאה, צריכים לדעת איך נראה ונבנה רצח עם ואיך מצטברות הטרגדיות זו לזו לזוועה ענקית ומתגלגלת. ורבים מבני הקהילה הארמנית הקטנה בישראל הגיעו הנה אז כפליטים. האנשים שיושבים כאן במליאה ואחרים, אלה הצאצאים שלהם, ואחדים מהם הפגינו כאן היום בחוץ,

בגלל זה קצת התעכבנו, ואני רוצה להודות לך בהזדמנות זו על שחיכינו לבואם. אבל כאן, בכנסת ישראל, הפרלמנט הנבחר של מדינה שזיכרון שואת היהודים עדיין מפעם בה וש"יזכור" משמש בה ציווי מוסרי, לא שמעו על זה. בכל הנוגע לרצח העם הארמני יש לישראל מדיניות חוץ ברורה: הוא זניח, הוא זניח מול האינטרס הישראלי להיזהר בכבודה של טורקיה או בכבודם של החברים של ליברמן באזרבייג'ן. ולאמת על הטבח, היה איזשהו חלון, אני מזכירה לכם, חלון הזדמנויות צר לפני שש שנים, כשהיחסים שלנו עם הטורקים עלו על שרטון. אז פתאום הציעו כאן להכיר סוף-סוף בטרגדיה האיומה של עם אחר, שאלפים מבניו חיים היום בינינו, כדי להעליב קצת את הטורקים. מחוקקים בכנסת ישראל הציעו להשתמש ברצח עם כבכיסא נמוך וקולם לא רעד. אני יודעת שהכרה, חברות וחברים, ברצח העם הארמני היא לא החלטה פשוטה. יהיו לה השלכות, אני מניחה, גם על ההסכם עם טורקיה. אני חושבת שהוא יכול לעמוד בהן, ההסכם הזה. ההסכם עם טורקיה נחתם בין שני מנהיגים, ראש הממשלה נתניהו והנשיא ארדואן, שני מנהיגים ששרפו שש שנים במשחקי כבוד על חשבון היחסים האסטרטגיים בין ישראל לטורקיה. ובכל זאת, למרות הרגישות, זו החלטה שישראל צריכה לקבל. כי לפעמים, מה לעשות, חברי חברי הכנסת, יש מחיר לעשיית הדבר הנכון, ולפעמים הבחירה הנכונה אינה דווקא הבחירה הקלה. ואנחנו נבחנים בנקודות האלה, אנחנו נבחנים כשאנחנו נדרשים לשלם מחיר. זו המשמעות של העבודה שלנו כאן. אין משמעות אחרת. אני מעריכה שאם הכנסת הזאת תסרב לעשות את הדבר הנכון והמתבקש, אני מעריכה שזה מה שיקרה. אבל אני חושבת שבחלוף הזמן, כשיחלפו האינטרסים, אם זה לא יהיה היום, ישראל תכיר בג'נוסייד הארמני, וילדינו וילדי ילדינו יביטו על כל אחד מהאנשים שמצביעים כאן היום וישאלו: במה קנו את השתיקה שלנו? אני מקווה שיהיו לכם תשובות מספקות. אני מודה שלי אין. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי.

לך, אדוני היושב-ראש, תודה על החלטתך לציין גם השנה את היום החשוב והכואב הזה אצלנו כאן במליאת הכנסת, ותודה על הדברים החשובים שלך בפתיחת הדיון הזה. אורחים ואורחות נכבדים, חברי חברי הכנסת, נציגי הקהילה הארמנית, השר לשעבר יאיר צבן, ממתחילי המסורת הזאת של ציון היום הזה בכנסת, פרופסור יאיר אורון, עמיתי ועמיתותי, זו כבר השנה החמישית, לדעתי, שאני מדבר על רצח העם הארמני במליאת הכנסת. אני רוצה לפתוח בהצטרפות לדבריה של חברתי חברת הכנסת זהבה גלאון, ולהמשיך ולעסוק באותה שאלה שהטרידה אותי גם בדיונים הקודמים. איך קרה הדבר הזה? איך זה קרה לעם עִם היסטוריה כל כך עשירה, עם תרבות כל כך מפוארת, העם הטורקי? איך זה קרה? איך קרה הדבר הזה? בדיונים הקודמים אני התעכבתי על פרקים היסטוריים שונים מהדינמיקה שהובילה לרצח העם הארמני במלחמת העולם הראשונה. ודיברתי על הקשר שבין מצב מלחמה, איום חיצוני, הטירוף הכללי שמשתלט כאשר לאיום החיצוני מתווספת הרגשה, שהשלטון מקדם אותה באופן מניפולטיבי, שלאויבים החיצוניים יש גם בעלי-ברית מבית. והדינמיקה שמתגלגלת מכאן לרדיפות ולרצח. היום אני רוצה, עמיתי חברי הכנסת, לדבר על הקדימון, על הסיבוב הראשון של הטבח בארמנים. ואני מדבר על ההתרחשויות של 1894 1896. המצב של הארמנים באימפריה העות'מאנית לא היה טוב, והמצוקות של הארמנים באימפריה הובילו באוגוסט 1894 למרד בעיירה סאסון. בעקבות המרד הזה הייתה תגובה אכזרית מאוד של דיכוי. התגובה הזאת הולידה דרישה ציבורית לחקירה, והוקמה ועדת חקירה ממשלתית, הוקמה ועדת חקירה ממשלתית כדי לחקור את כל מה שהיה, כולל גם את התגובה ואת מעשי ההרג שהצבא וכוחות הביטחון העות'מאנים עשו בארמנים. בספטמבר 1895 הייתה הפגנה ארמנית באיסטנבול בדרישה ליישם מסקנות אמיצות ואמיתיות בעקבות החקירה של התגובה למרד בסאסון. ההפגנה הזאת הותקפה על-ידי כוחות הביטחון, נהרגו מפגינים. הפגנה נוספת, ב-1 באוקטובר 1895, 2,000 מפגינים באיסטנבול, גם היא הותקפה, גם בה נפלו חללים וקורבנות. ארמנים הותקפו ברחבי האימפריה. 1896, אירוע חמור של התנקשות בסולטן העות'מאני הדליק לגמרי את הלהבות. בעקבותיו אלפי ארמנים נטבחו באיסטנבול וברחבי האימפריה.

היו גם ארמנים, וגם את זה צריך לזכור, שהוסתרו בבתים של אנשים בעלי מצפון. אזרחים עות'מאנים טורקים, גם יהודים, אגב, הסתירו ארמנים בבתיהם והצילו את חייהם. גם את האנשים האלה, חסידי אומות העולם האלה, צריך לזכור כשאנחנו מדברים על האירועים הקשים האלה. 1894 1896, זה מה שקרוי בהיסטוריה טבח הסולטן עבד אל-חמיד, למרות שלמען הצדק ההיסטורי, אנחנו לא יודעים על הוראה ישירה של הסולטן עבד אל-חמיד לבצע את מעשי הטבח. ככה מתחילים הדברים, בקדימון, קדימון מזעזע ונורא למעשי טבח ורצח עם איום. אדוני היושב-ראש, החובה שלנו לזכור את רצח העם הארמני היא חובה היסטורית, אבל יש בה ממד אקטואלי. כי מה שהתחיל בתחילת המאה ה-20 ברצח העם הארמני התגלגל בהמשך, באמצע המאה ה-20, לשואה האיומה של העם היהודי. ובסוף המאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21 אנחנו שומעים על מעשי רצח עם שנמשכים במקומות שונים. הלקח הוא לקח אקטואלי. אנחנו צריכים להבין: שום חברה איננה חסינה, שום עם איננו יכול להרגיש שזה לא נוגע לו. זה יכול לקרות לכולנו אם לא נדע להפיק את הלקחים ולהתמודד עם הסכנות לפני שהן מייצרות נזקים איומים. בבראשית, פרק ד', פסוק ז', נאמר, אדוני היושב-ראש: "לפתח חטאת רֹבץ ואליך תשוקתו" הסכנה אורבת לכולנו. אבל הדרישה של סוף הפסוק הזה היא "ואתה תמשל בו". "ואתה תמשל בו". החטאת רובץ, הסכנה קיימת, האתגר, המבחן שלנו, הוא לבלום אותם ולא לתת להם להתפרץ. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת טלי פלוסקוב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אורחים נציגי העדה הארמנית, בראשותך, ג'ורג'ט, אנחנו מכירים, מכבדים מאוד את מלחמתכם העיקשת והנמשכת להכרה ברצח עם, ואנחנו נמשיך,

לעמוד לצדכם ולתמוך בכם. הגיעה עת פיוס. הגיעה העת לפיוס בין ארמניה לבין טורקיה. הגיעה העת לסיים את סכסוך הדמים לתמיד. במזרח התיכון ובמדינות הסובבות אותו מתרחשים בשנים האחרונות מעשים איומים, מעשים שרצח העם הארמני אולי מתגמד לידם. עולמם של מיליוני אנשים התהפך, וחייהם השתנו מן הקצה אל הקצה.

גם בתוך המהומה הזאת ומחול הדמים יש כמה קולות של שפיות ושיקול דעת. אלה הקולות שהוליכו את ישראל ואת טורקיה לפיוס לאומי. הדברים אינם דומים בהכרח, לא האירועים האיומים שהתחוללו לפני 101 שנים, לא מעשי הרצח והטבח שמתחוללים בסוריה ובעיראק, גם לא פרשת ה"מרמרה". אבל בסופו של דבר, אפשר להפיק לקח אחד: צריך להפסיק את שפיכות הדמים, וצריך לחזור למסלול של שיח והשלמה. ביחסים הבין-לאומיים מקובל לדבר על שתי מערכות: מערכת של אינטרסים ומערכת של ערכים.

מערכות אלו חופפות האחת את האחרת, וזהו המצב האידיאלי. אולם לפרקים, רק האינטרסים, או לחלופין, רק ערכים, מחברים מדינות או מקרבים אותן. במקרה הישראלי טורקי נמצאו בעת הזאת אינטרסים זהים שהחזירו את שתי המדינות למסלול של הידברות. אני מאמין שגם הערכים המשותפים ישובו לשמש ביניהן. כך גם בין טורקיה לארמניה: שתיהן מדינות דמוקרטיות, שתיהן מדינות שטרור מאיים עליהן, שתיהן מדינות חשובות באזוריהן, ושתיהן מבקשות, אבל לא תמיד יכולות, לחיות בשלום עם שכנותיהן. לכן הגיעה עת פיוס. בין ישראל לארמניה, בין העם היהודי לבין העם הארמני, מחברים נימים דקים וארוכים הנמשכים והולכים שנים רבות לאחור. בעיר העתיקה בירושלים ישנו רובע ארמני ובו עשרות-אלפי תושבים. הכנסייה הארמנית פועלת באופן חופשי בירושלים, עיר לכל הדתות ולכל העמים. בהיסטוריה שבין ישראל לבין ארמניה זכור עדיין הפרק מלפני 100 שנה, שאותו תיארה שרה אהרונסון. היא כתבה אז כי ראתה במו-עיניה כיצד מבצעים הטורקים מעשי זוועה בארמנים. כאשר חזרה לארץ הצטרפה לאחיה אהרן, שהקים את מחתרת ניל"י, המחתרת שסייעה לבריטים במלחמתם בטורקים. אהרן כתב בזיכרונותיו כי החשש שגורלה של הקהילה היהודית בארץ-ישראל יהיה כגורל הארמנים שחיו תחת שלטון האימפריה העות'מאנית היה הכוח המניע בהקמת המחתרת. בזיכרונו של היישוב,

הייתה טבועה הטרגדיה הארמנית, והיא ליוותה אותו שנים ארוכות. המאבק של הארמנים להכרה בהגדרה רצח עם נמשך עשרות שנים. 30 מדינות הכירו עד כה ברצח העם הארמני, והאחרונה בהן, כפי שכבר נאמר, גרמניה, בתחילת החודש שעבר. נכון שטכנית ההחלטה נפלה רק בבית התחתון, והקנצלרית מרקל טרם הצטרפה, אבל התנועה העולמית הזאת נמשכת. האיחוד האירופי והאפיפיור הצטרפו. האפיפיור פרנציסקוס אף אמר כי היה זה רצח העם הראשון במאה ה-20. ישראל נמנעה מלאמץ את המונח רצח עם כשמדובר באירועים אלה. היא בחרה במבחר של מילים שאכן הביעו את הזעזוע, את ההשתתפות בצער, את ההבנה,

אבל המילים רצח עם לא היו שם. אלי ויזל, חתן פרס נובל לשלום, שהלך השבוע לעולמו, והוזכר כבר גם על-ידי ידידתי זהבה גלאון וגם על-ידך,

אמר את הדברים הבאים, וגם אני הקשבתי אליהם היום: שנים על גבי שנים נלחמתי על זכותו של העם הארמני לזכור. איך אוכל אני, שנלחמתי כל חיי על הזיכרון היהודי, להגיד לארמנים שאין להם זכות לזכור? למזלי,

כאזרח פרטי, אני לא צריך לדאוג מתגובתה של טורקיה. אבל אני מרגיש שאם המונח רצח עם,

היה קיים בימים ההם, אז זה מה שקרה בארמניה, היה שם רצח עם. כולם מסכימים שהיה שם רצח המוני, אבל המונח הגיע בשלב מאוחר יותר. אני מאמין שהארמנים הם קורבן, וכיהודי עלי להיות

לפני שנה התבקשנו, חברתי חברת הכנסת ענת ברקו ואני,

לייצג את הכנסת במלאות 100 שנה לאירועים. זה היה ב-24 באפריל 2015. היינו שותפים למעמד אנושי מרגש וכואב. ראינו אומה אבלה אשר 100 שנה לא הקהו את אבלה,

אולי אפילו חידדו אותו. שעות ארוכות, בגשם ובקור, בלילה וביום, נמשך המצעד מן הכיכר הגדולה של העיר ירוואן,

אל אתר הזיכרון שבראש ההר, עולים ויורדים, עולים ויורדים. בואנו לארמניה בשם כנסת ישראל היה צעד גדול וחשוב קדימה. שנינו חשנו בכך, וכך גם אמרנו. באותו ויכוח בין ערכים לבין אינטרסים, הכף נוטה בבירור לבחור בערכים. מדינת ישראל, ביתו של העם היהודי, 70 שנה ויותר אחרי השואה שלנו, יכולה לומר: אכן היה רצח עם בארמניה. הגיעה עת פיוס. תודה לך. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה, גברתי. לאחר מכן נשמע את תשובתו של השר צחי הנגבי בשם הממשלה. תודה, אדוני היושב-ראש, תודה על עצם קיום יום כזה. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון על היוזמה לדבר שוב על הנושא הזה. אני לא הייתי כל כך קרובה. שמעתי, אבל מאז שאני עומדת בראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ארמניה ישראל, נחשפתי לכל כך הרבה דברים שקשורים לנושא הזה. אמרתי שאני חייבת להצטרף לכל מה שקורה כאן כדי להגיע לאמת. אני שמחה מאוד שהיום אנחנו מציינים פה את היום הזה, את יום רצח העם הארמני. אנחנו, נציגי הפרלמנט של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, מזדהים היום עם אחד האירועים הדרמטיים שהתחוללו כאן בראשית המאה הקודמת.

יותר מכל עם אחר, מבינים את תהומות הכאב של העם הארמני. יכול להיות שהסיפור הבא יישמע לנו מוכר, אבל זה קרה עוד הרבה לפני שהמפלגה הנאצית עלתה לשלטון בגרמניה. אגב, בביקור שלי יחד עם חבר הכנסת דוד ביטן בארמניה, דבר אחד היה כבוד מאוד גדול, להניח זר במקום של האנדרטה לזכר רצח העם הארמני, אבל גם ביקרנו במוזיאון. כשעמדתי שם וראיתי את התמונות, שיישארו אתי עוד הרבה זמן, חשבתי שאולי אם העולם היה צועק אז יותר, אולי לא הייתה קורית השואה בשנות ה-40. אגב, זה באמת מלווה אותי מאז שהייתי שם. בלילה שבין ה-23 וה-24 באפריל פרצה משטרת איסטנבול אל בתי המשפחות הארמניות הנכבדות של העיר ולקחה 235 מנהיגים ומשכילים ארמנים אל תחנת המשטרה וגירשה אותם. חיסול המנהיגים החליש את כוח ההתנגדות של הקהילה הארמנית המבוהלת. הדגם של חיסול המנהיגים תחילה חזר על עצמו גם במחוזות אחרים. היה זה צעד ראשון בסדרה של מעשי טבח שהחלו להתרחש ברחבי טורקיה. בהמשך, רצח העם הארמני התאפיין במעשי טבח המוניים, גירוש המוני בצעדות מוות, בתנאים שתוכננו להביא למותם של המגורשים. במהלך אותם שנים הובלו אל מותם למעלה ממיליון בני העם הארמני,

לפי רוב ההערכות, מספר הנרצחים הגיע לכמיליון וחצי בני-אדם,

באמצעות מעשי טבח וגירוש שנבעו מגזענות ושנאת זר. מדינת ישראל נקטה במהלך השנים עמדה אמביוולנטית לגבי רצח העם הארמני,

כיושבת-ראש אגודת הידידות של מדינת ישראל עם ארמניה, שמעתי לא פעם תלונות מצד הקולגות שלי בארמניה כי השתיקה שלנו בנושא רצח העם הארמני מקוממת. סבך של אילוצים דיפלומטיים ואחרים הביא לכך שהעמדה הישראלית הרשמית הייתה מהוססת מדי, מאופקת מדי, וכפועל יוצא, היא המעיטה כביכול בערכו ובעוצמתו של המאורע הזה. אנחנו חייבים לזכור: אין מדובר בעניין פוליטי אלא בעניין אנושי. על מדינת ישראל לבחון ביסודיות את עמדתה הרשמית, כי את ההיסטוריה הרי איש מאתנו לא ישנה. את גודל האסון שפקד את העם הארמני ואת עומק הכתם המוסרי שהוטל על האנושות לא נוכל, ואיננו רשאים, לטשטש עוד בלהטוטי ניסוחים.

כנציגי העם היהודי, חייבים להעביר את תודעת רצח העם הארמני לעולם כולו. מה שקרה בארמניה הוא רצח עם. אחרי יותר מ-100 שנה הגיע הזמן שהאנושות תתעורר.

תודה לחברת הכנסת טלי פלוסקוב. עד כאן הצעות לסדר-היום, ואני מתכבד להזמין את השר צחי הנגבי להשיב למציעים. תודה, אדוני היושב-ראש, על נכונותך לאפשר את המפגש הזה, ובעיקר על הדברים המאוד נכוחים ונוקבים שהשמעת. בהזדמנות זו, מזל טוב. תודה ליוזמי הדיון, לזהבה, לנחמן, לדב ולטלי. כבוד השר. כיהודים וכישראלים יש לנו רגישות מיוחדת, ואפילו מעבר לרגישות אלא חובה מוסרית, להזכיר טרגדיות אנושיות, וביניהן כמובן את מעשי הטבח באוכלוסייה הארמנית שאירעו לפני כמעט 100 שנים, בשנים 1915 1916, במהלך מלחמת העולם הראשונה, בשנים האחרונות של האימפריה העות'מאנית, כאשר כמעט 2.5 מיליון ארמנים, מרביתם נוצרים, חיו בתוך האימפריה העות'מאנית, שרובה מוסלמית. חשוב מאוד שהכנסת מזכירה אירוע טרגי כזה. ישראל לא יכולה, כפי שכל הדוברים חזרו והדגישו חזור והדגש, ישראל איננה יכולה להישאר אדישה לטרגדיה הנוראה שעברה על העם הארמני. לציון 100 שנים לאירועים האלה, ישראל יוצגה באירועים בארמניה על-ידי משלחת בראשות סגן יושב-ראש הכנסת, ומדינת ישראל מבינה את עוצמת הרגשות הקשורה בנושא, בהתחשב,

במספר הקורבנות העצום ובסבל הקשה, הבלתי-נסבל, שעבר על העם הארמני. במהלך השנים הנושא הזה הפך, שלא בטובתו, לסוגיה פוליטית טעונה: כל צד מנסה להוכיח את צדקת טיעוניו באשר להשקפתו על האירועים ההיסטוריים שהתרחשו באותה עת. אנחנו צריכים להגיע לדיון הזה מתוך הבנה שחייב להתקיים דיון פתוח, מבוסס על נתונים, על עובדות, על נכונות לפתיחת ארכיונים בשני הצדדים לרשותם של חוקרים ואקדמאים שאינם מונעים על-ידי אינטרסים אלא יש להם הכוח לבחון את הדברים שלא בהקשר הפוליטי שלהם. הממשלה מייחסת חשיבות עליונה ליחסים הידידותיים שלה עם ארמניה. ניתן לציין שבשנים האחרונות מתקיים שיתוף פעולה חזק יותר מבעבר, בהרבה הקשרים: שיתוף פעולה עם משרד החוץ באמצעות המחלקה לסיוע, לשיתוף פעולה בין-לאומי, שיתוף פעולה עם משרד הכלכלה, שיתוף פעולה עם משרד התיירות,

אני חושב שבניגוד לעבר, שבו הכנסת קיימה דיון וראתה בדיון סוף פסוק, מן הראוי להמשיך את הדיון הזה בוועדת החינוך של הכנסת, ואני מקווה שהכנסת תתאחד סביב ההצעה הזו.

תודה לשר. האם המציעים מסכימים להצעת השר לקיים דיון בוועדה? כן, כל המציעים מסכימים. לכן ההצבעה שלנו תהיה פשוטה: מי שמצביע בעד, מצביע בעד המשך הדיון בנושא של רצח העם הארמני בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת, מי שמצביע נגד, מבקש להסיר את הנושא מסדר-היום. בבקשה, ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך,

בעד, 24, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעות לסדר-היום בנושא ציון יום רצח העם הארמני יידונו בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת. תודה גם לאורחינו ביציע שכיבדו אותנו בנוכחותם בדיון הזה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא: ציון יום בריאות האישה,

חברות וחברי הכנסת, אנחנו פותחים כעת דיון מליאה מיוחד בנושא יום בריאות האישה, במסגרת יום בריאות האישה הבין-לאומי, שצוין היום כאן בכנסת גם בדיונים בוועדות השונות. לבריאות האישה יש מאפיינים ייחודיים, ובהם שירותי בריאות וטיפולים המצריכים ידע, גישה ומשאבים בפני עצמם. במהלך השנים הולכת וגוברת המודעות לכל אלו, וגם יום זה ודיון זה הם חלק מההתקדמות התודעתית והציבורית ביחס אליו. עדיין לא מצוין בישראל יום בריאות האישה הבין-לאומי כיום רשמי, אם כי כבר הוגשה הצעת חוק כזאת, וגם להצהרת כוונות מעין זו יש משמעות, אך נדמה שאין צורך ביום מוצהר וממלכתי כדי להסב את תשומת הלב לנושא חשוב זה, כפי שאנו עושים כאן בכנסת היום. תבוא על הברכה חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, שלקחה על עצמה ליזום ולקדם יום זה כאן בכנסת על היבטיו. מוקדם יותר קיימנו כאן גם טקס מכובד ומעורר השראה, ובמרכזו הוענקה הוקרה מיוחדת לארגונים ולעמותות העוסקים בהיבטים שונים של בריאות האישה, ובכללם כאלה המעניקים שירותי מעטפת של תמיכה, ליווי וייעוץ. העיסוק בבריאות בכלל ובבריאות האישה בפרט, אין משמעותו אך ורק ההיבט הרפואי והגופני כשלעצמו, אלא לרוב גם מכלול של היבטים, ובהם נפשיים, רגשיים, משפחתיים ואף הלכתיים, המצריכים תשומת לב ורגישות מיוחדות. על רקע זה קמים ופועלים גופים שונים ומגוונים אלו, וגם מעל במה זו חשוב להעלות על נס את הפעילים והפעילות המסורים והמסורות, שכולם, כל אחד ואחת בהיבט הייחודי, משפרים את איכות חיינו במובן הרחב. יש לקוות שיום יפה כמו זה אכן יוסיף ויעלה את המודעות לבריאות האישה ולצרכים הייחודיים שתחום זה עוסק בהם וזקוק להם. ברכות לכל העוסקות והעוסקים במלאכה המסורה. יישר כוח ליוזמי הדיון, ובראשם כאמור חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, שאותה אני מזמין לפתוח את הדיון במליאה במסגרת הצעות לסדר-היום. אחריה, עאידה תומא סלימאן, עליזה לביא, מירב בן ארי, תמר זנדברג, שרן השכל ויחיאל חיליק בר. ישיב לכולם שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. בבקשה, גברתי, עד חמש דקות לרשותך. תודה, אדוני. חברי וחברותי, אדוני היושב-ראש, חברי השרים, אני רוצה לפתוח בדברי תודה: תודה ליושב-ראש הכנסת, גם על היום וגם על השותפות המלאה בטקס שסיים את היום, שהיה מרגש ומשמעותי לכל מי שנכח בו, ותכף אני אדבר על זה, תודה לשר הבריאות ולאנשי משרדו, תודה להסתדרות הרפואית בישראל וליושב-ראש שלה, ד"ר ליאוניד אידלמן, תודה לכם, חברים וחברות, שנטלתם חלק בדיונים. במהלך היום הזה התקיימו ארבעה דיונים: הראשון התקיים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ועסק בתכנות עוברי, ההשפעות וההשלכות שיש לאותם 40 שבועות, שעד השנים האחרונות לא ייחסו להם חשיבות ברפואה, והיום מבינים את ההשלכות הגדולות מאוד על החיים של הילד של אותם 40 שבועות כשהוא ברחם אמו. תודה לחברתי יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי על שני דיונים מהותיים. בדיון הראשון סקרנו את הבריאות של הנשים, את התוכניות במשרד הבריאות ואת ייצוג הנשים בתוך משרד הבריאות. ישנן תוכניות רבות במשרד, יש עוד הרבה לאן להתקדם. כן חשוב לי להגיד שעלה נושא אחד, מהותי, של הפער הבלתי-נסבל שבין המציאות שבה יותר מ-50% מהסטודנטים לרפואה הם סטודנטיות, אבל ככל שעולים במדרג התפקידים הבכירים הנשים הולכות ונעלמות, ועוברת איזו השטחת שכר על המקצוע הזה ברגע שהוא הופך למקצוע שיש בו יותר נשים. על הדיון השני שהיה בוועדה תרחיב אחר כך יושבת-ראש הוועדה. הדיון עסק בפגיעות המיניות והאשפוז הפסיכיאטרי בעקבותיהן. התנהל דיון משמעותי ביותר גם בוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול בראשות חברת הכנסת תמר זנדברג, ששם בעצם דיברנו על התמכרויות בקרב נשים, מה מייחד התמכרויות של נשים ומה המענים הטיפוליים. הדבר שהכי תפס אותי בדיון הזה, נכנסתי באמצעו, כפי שידוע לכל מי שמוביל פה ימים, אנחנו מג'גלגים בין כמה אירועים במקביל, הדבר שהכי תפס אותי כשנכנסתי היה שקף שבו בעצם ראיתי את הנשים שעליהן אנחנו מדברות. הנשים שמתמכרות לסמים ומכורות לאלכוהול הן אותם נשים שנפגוש במערכת הרווחה, שנפגוש אחר כך במעגל הזנות, שנפגוש אחר כך בשאלות הקשות של הוצאת הילדים מידי האימהות שלהם, שנפגוש אחר כך בדור השני והשלישי להתמכרויות. ואני חושבת שהאסימון הגדול ביותר שנפל אצלי, כמי שמובילה ביחד עם חברת הכנסת גלאון את חוק הפללת לקוחות זנות ושיקום נשים במעגל הזנות, הוא הבנה שהכסף הזה נמצא בהמון מקומות סביב אותה קבוצה. ואני מאוד מאוד מקווה שכמו שחברת הכנסת גלאון ואני ייצגנו לאנשי האוצר, בסוף הכסף הזה הוא דאבל וטריפל על אותו אירוע. המשפט הכי קשה שנאמר שם, שמעל 90% מהנשים שמכורות לאלכוהול ולסמים עברו טראומה מינית. ושוב אנחנו חוזרים להתחלה. לדעתי, הדיונים היו מרשימים ועם הרבה מאוד עבודות קדימה, לנו ולמערכת הבריאות. אני רוצה לדבר רגע על כמה נתונים ביחס לבריאותן של נשים ולהגיד את האמרה הקבועה שלי: במדינת ישראל יש מערכת בריאות מצוינת. היא מצוינת בזכות הנשים והאנשים שממלאים בה פונקציות טיפוליות, ויש לה לאן להתקדם, יש לה לאן להתקדם בכלל וגם בראייה המגדרית שלה בפרט. כשמדברים על בריאות, מדובר במכלול של כמה היבטים, פיזיים, ורגשיים, וחברתיים, מעמדיים וכלכליים, שבעצם משפיעים על המצב הגופני והנפשי של כולנו ועל איכות החיים שלנו. אז נכון שתוחלת החיים של נשים במדינת ישראל היא גבוהה משל גברים, זה ברור. עדיין במדינות ה-OECD הגברים במקום שמיני והנשים במקום 20. נשים סובלות הרבה יותר מגברים, בין פי-שניים לפי-שלושה, ממחלות שיש להן ממד נפשי, השפעה, כמו יתר לחץ דם, כמו מיגרנה. ברור לגמרי שיש הרבה יותר נשים בתוך המערכת של הפרעות אכילה, דיכאונות וניסיונות אובדניים. נשים חשופות יותר לעוני, מה שמשפיע על הבריאות שלהן. שיעורי התמותה והתחלואה של נשים בישראל גבוהים ביחס למדינות המערב, ביחס לנשים במדינות המערב. והדבר שתמיד נורא נורא עצוב לי כשאני אומרת אותו: מעל 30% מהנשים בישראל, ובתוכן כמובן אחוז גבוה של מתבגרות, מתמודדות עם דימוי גוף נמוך. איך השתלט עלינו הדבר הזה, שכל כך הרבה נשים לא מרוצות, אינן שבעות רצון מהמראה שלהן? והמשמעות וההשלכות שיש לזה על ההתמודדות שלהן. ישראל מחזיקה גם, ברוך השם, בשיא עולמי בשימוש בטיפולי פוריות.

זו אמירה מהותית על המשמעות והחשיבות שיש בעיני החברה שלנו למשפחה, לשייכות למשפחה, ועל המוכנות של נשים להיכנס לתוך העולם של טיפולי פוריות, ושל גברים בצדן. לצערי, שני-שלישים מהמחלות שפוגעות בשני המינים נחקרו עד היום רק על גברים, ורוב התרופות מנוסות רק על גברים, גם היום. למרות זאת, אני מבקשת להגיד שביום הזה הבאנו רצון אמיתי ללכת קדימה. המטרה מבחינתי לא הייתה לדבר על המוכר והידוע: נשים הרות ויולדות. זה לא היה עיקר היום. ברור לגמרי שחלק גדול מהמהות של רפואה מגדרית ייגע גם בנושאים האלה, אבל אנחנו ביקשנו להאיר מחלות נוספות, מחלות שרוב החולים בהן הם חולות, כמו טרשת נפוצה, כמו HS. השוני הפסיכולוגי, ההתנהגותי, הפיזיולוגי, בין גברים לנשים מחייב התייחסויות מתאימות, ובעיקר בעיקר מחייב חשיבה ותקצוב מגדרי בתוך מערכת הבריאות. אחד הנושאים שהעלינו בוועדה היה החלוקה המגדרית של מי שיושבים בוועדה של סל התרופות והטכנולוגיות הרפואיות. אני מאמינה שנכון לחברה הישראלית ש-50% גברים ו-50% נשים ישבו בוועדה החשובה הזאת. ולמרות הנתונים הלא-מזהירים, ומערכת בריאות מצוינת שיש לה עוד לאן ללכת, ביקשתי ביום הזה גם להוקיר ולהאיר באור יקרות ארגונים שפועלים לקידום של בריאות נשים. הוקרנו כ-20 ארגונים שפועלים לקידום נשים, קידום בריאות נשים, קידום הבריאות של נשים במרחב הציבורי. בין היתר הוקרנו, והארנו באור יקרות את דפנה מאיר, זכרה בטוב, שנרצחה לפני חצי שנה בפתח ביתה. דפנה הייתה אחות במחלקה הנוירוכירורגית בסורוקה, ואני מבקשת בסיום דברי להקריא תפילה שדפנה כתבה כאחות במחלקה הנוירוכירורגית, כשהיא מציינת שהיא כתבה את התפילה הזאת לפני אחד מהמבחנים שהיו לה. חברתנו עליזה לביא, שזכתה לפני עשר שנים להוציא את ספר התפילות "תפילת נשים", זכתה עכשיו, עם ההוצאה המיוחדת של הספר לאחר עשור, להכניס את תפילתה של דפנה לתוך הספר. וכך כותבת דפנה: "יהי רצון מלפניך, בורא העולם המנהלו בחסד וברחמים, שתזכה אותי לחלק תרופות לעמך ישראל הזקוקים לישועה, וגם לבני עמים אחרים הנמצאים תחת הטיפול המסור של שליחיך הנאמנים, העושים עבודת קודש בימים ובלילות, בשבתות ובחגים, ללא לאות. זכני נא להבין, לדעת ולזכור תמיד, כי התרופות הן מתנה ממך ופועלות בשליחותך. זכני נא לחזות ולשמוח בהשפעתן המיטיבה של התרופות אותן אחלק לחולים ברחמים. זכני נא לתת את התרופות מתוך ריכוז, מתוך הבנת מנגנון פעולת התרופה על המחלה. זכני נא להבחין בזמן בכל טעות, שלי או של חברי, בשרשרת מתן התרופה, ולפעול במהירות לתיקונה, בטרם תגיע התרופה לגופו של החולה. זכני נא לפעול תמיד מתוך ענווה, ללמוד וללמד אחרים על ההצלחות והכישלונות בחלוקת התרופות. זכני נא לתת תרופות לחולים מתוך בריאותי האיתנה, ולהודות על כך שאיני נוטלת תרופות אלו בעצמי. זכני נא ללמוד ולהזדהות, מתוך בריאות, עם סבלו של החולה ולעזור לו ככל יכולתי בכלים שאתה נותן לי יום-יום ושעה-שעה".

תודה רבה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. למרות שדיברת הרבה יותר ממה שמותר,

כי דיברת על דברים כל כך חשובים. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. גברתי היושבת-ראש, חברות הכנסת, חברי הכנסת, כבוד השרים, תנו לי קודם לברך את חברת הכנסת שולי מועלם על היוזמה ליום החשוב הזה. אני חושבת שהיום, כמו בכל הימים שאנחנו נחשפים לנושאים שהם בלב-לבה של העשייה האנושית, התמיכה באנשים בעת חולשתם, נחשפנו למידע רב, למדנו הרבה, ועל זה אני מודה לה ומודה לכל האורחים שהגיעו במיוחד לכנסת. וכמובן, אני מודה לכבוד השר יעקב ליצמן על שכיבד אותנו בנוכחותו בדיון שהתקיים הבוקר בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. זה העיד על זה שכבוד השר לוקח את הנושא ברצינות ובאמת רוצה לקדם אותו. כפי שאמרה חברתי, התקיימו שני דיונים היום בוועדה לקידום מעמד האישה. בדיון הראשון, והרחיבה עליו חברת הכנסת שולי מועלם, למדנו באמת שייצוג הנשים במשרד עצמו הוא ייצוג מכובד, שהיינו רוצים לראות אותו בכמה וכמה תחומי עשייה ובכמה משרדים. גם הבנו את הפערים ואת המכשולים שעומדים בפני הנשים, גם בלהתקדם, במיוחד כאשר זה נוגע לנושא ההתמחות של רופאות. יש 50% סטודנטיות, ואני מקווה שבעתיד, כאשר נתקדם, כפי שאמר השר בדיון, ש-50% מהרופאות האלה, יהיה ברור שהן יעלו את אחוז הנשים שעוברות התמחויות והופכות להיות מוקדי קבלת ההחלטות, גם בתוך המשרד ובתוך מערכת הבריאות באופן כללי. הדיון השני שהתקיים היום בוועדה עסק במחקר שקידמו איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית וגם ארגון "בזכות". המחקר עסק בפגיעה מינית ואשפוז פסיכיאטרי במערכת הבריאות. אני חייבת להגיד, וכבר עסקתי בוועדה ביותר מעשרה דיונים שמתייחסים לבריאות הנשים באופן כללי, לבריאות מגדרית, לתקיפה מינית, לטיפול באלימות: אנחנו מבינות שבריאות האישה זה לא רק הבריאות הפיזית אלא אמורים לטפל גם בבריאות הנפשית של האישה. הרבה מהתסמינים הפיזיים, הרבה פעמים כשהולכים אחורה ובודקים, מקורם נפשי, ולפעמים התסמינים הנפשיים מקורם בפגיעות פיזיות. שני הדיונים, גם הדיון היום וגם הדיון שהתקיים בשבוע שעבר בנושא של הפרעות אכילה, אני חייבת להגיד שהיו שני דיונים מאוד כבדים, לא רק על לבי אלא אולי על לב כל המשתתפות והמשתתפים בדיונים האלה. לעמוד מול נשים שעברו תקיפות ועברו טלטלות מאוד קשות, שצועקות ומבקשות לקבל את הטיפול המתאים ולא להיות עם אף תשובה מספקת, לא מצדנו כמחוקקים, כנציגי ציבור, כמי שאמונים ואמורים לטפל בנושאים האלה, וגם לא מאנשי השטח, אז זה משאיר אותנו עם רגשות מאוד כבדים: האומנם, ובאמת, האם אנחנו מבינים את כובד משקל הבעיות האלה ואת מצוקתן של הנשים בנושא הזה? בשנים האחרונות מתחדדת ההבנה כי קיימים הבדלים מגדריים בין בריאות נשים לבריאות גברים, בין היתר, לעניין תחלואה ותמותה ממחלות מסוימות ותסמינים שונים של מחלות, ודיברה על זה חברת הכנסת שולי מועלם. כיום אנחנו יודעים שהסיבה השנייה לתמותת נשים במדינה זה מחלות לב. אבל רבים מאתנו לא יודעים שבין קבלת התסמינים הראשונים למחלת לב אצל אישה ועד לשליחתה לבדיקות רפואיות, כמו שמתחייב ממצבה, עובר הרבה יותר זמן מאשר הזמן שעובר עד לשליחת גבר כדי לקבל את הטיפול, כי אין מודעות לתסמינים שונים שקיימים אצל נשים, לצערי הרב, אצל הרבה מהגופים המטפלים. אני חושבת שהגיע הזמן להבין שבין להצהיר על הבנה של רפואה מגדרית לבין להטמיע אותה במערכת הבריאות, יש לנו עוד דרך ארוכה, כולל להטמיע את לימודי הרפואה המגדרית בכל ההכשרות שעוברים רופאים, אחיות וכל צוות טיפולי כלשהו. זה צריך להתחיל משם. הם צריכים באלף-בית של לימודי רפואה וטיפול ובריאות להבין שקיימים ההבדלים האלה. אני יודעת שסיימתי את הזמן אבל אני חייבת להגיד רק משפט אחד: היום הבנו, בדיון השני שהתקיים, שהתקציב שהוקצה ממשרד ראש הממשלה לפני שנים אחדות לעניין טיפול ואשפוז פסיכיאטרי לנפגעות תקיפה מינית, ומיטות אשפוז כאלה, הולך להסתיים בסוף השנה הזאת. אני מפה מביאה את הצעקה של הנשים. אנחנו חייבים לכלול את התקציב הזה לא כמחווה חד-פעמית של משרד ראש הממשלה, ותודה שנעשה הדבר בעניין, אלא כחלק בלתי נפרד מתוך תקציב משרד הבריאות, ואפילו לדאוג שהתקציב יהיה יותר גבוה, כדי לדלל את תורי ההמתנה של הנשים וכדי לספק את הרצף הטיפולי הנחוץ במקרה הזה.

תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת עליזה לביא, ואחריה, חברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה, גברתי, עד חמש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש. חברתי חברת הכנסת שולי מועלם, ברכות על היום החשוב הזה כאן בכנסת ישראל, לא מובן מאליו ולא ברור. אסור לנו לעצום את העיניים ולו לשנייה בנושא הזה של מגדר, של המקום שלנו כנשים בכלל ושל רפואת נשים בפרט. רק היום שמענו עד כמה הנושא של חלופה אשפוזית, בכנסת הקודמת אישרנו, הקמנו, הבאנו תקציבים וייסדנו את הבית הנהדר הזה, חלופה אשפוזית לנשים שעברו התעללות מינית ואושפזו בעבר במקומות שאסור היה לאשפז אותן, והנה אנחנו שומעים שאין, אין תקציב. את יודעת, אין תקציב. ופה באמת המקום של הקריאה. באנו, יישמנו והבאנו כסף. חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי,

לבך הרחב באמת קשוב לכל הכאב, אני יודעת שתתגייסי לעזור. הנה, שולי תכף תעדכן ותכניס אותך. אנחנו חייבות עזרה. בפעם הקודמת באמת באתי ועשיתי את זה ורצתי לשר האוצר ולשר הרווחה והבאנו את הכסף. עכשיו זה התפקיד שלך. אנחנו נעזור לך במרתון. את יודעת לרוץ יותר מהר מאתנו,

אז קודם כול ברכות, וברכות גם לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, על הדיונים העקביים בשנה החולפת, והיום בשני הדיונים. אסור לנו לעצור ולו לרגע, חברותי. נעצור לשנייה אחת, ואנחנו הולכות אחורה. לקח זמן להבין שיש רפואה מגדרית, ולא בכל מקום מבינים את זה, ובאקדמיה בטח ובטח שלוקח יותר זמן. יש לי בת שלומדת רפואה, והיא אומרת לי: אימא, אנחנו מתחילות, אבל באמת, רק מתחילות, זה קורס, וזה מרצים שמביאים את זה לאט-לאט. אבל המקום הזה של רפואה מגדרית חייב להיכנס. כשהגעתי עם אימא שלי, אחרי שהיא עברה אירוע מוחי, ורצתי אתה לבית-החולים, לאותו בית-חולים שכן נותן את הזריקה, הרופאה שאלה אותי: תגידי, לאימא שלך יש בעיה עם הלב? ואני אמרתי: לא, לאימא אין בעיה עם הלב. ורק אחרי שאימא שלי קיבלה את הזריקה, שאסור לתת אותה למי שיש לו אירוע לבבי, ידעתי והבנתי והבנו כולנו שלא זיהינו את התסמינים. כי התסמינים אצל נשים הם אחרים, ואם הציבור וכולנו לא נדע מהם התסמינים של אירועי לב של נשים, כי הורגלנו להבין מה זה תסמינים אצל גברים, כמו בעוד נושאים ברפואה. כן, מה לעשות, ההיסטוריה הרפואית, כמו הרבה דיסציפלינות נוספות, התחילה על דאטה של גברים, על איך מטפלים בגברים: מה גודל הלב של גבר ובאילו כלים צריך לטפל בו, והתרופות, והמינון. ואת זה צריך לשנות. זה נכון לכל דבר במחקר בכלל, אבל ברפואה בפרט. וזה עניין של חיים. למה סרטן הנשים, סרטן השד, היה עד לא מזמן בתחתית ההתבוננות, היחס המחקרי, התקציבי? רק אחרי שקמו ארגונים, "אחת מתשע" רק אחרי שהאגודה למלחמה בסרטן לקחה את זה כנושא, הנושא הזה עלה על סדר-היום. זה צמח מלמטה. זה צמח מלמטה, למרות שזה מקום של 50.8% מהאוכלוסייה בישראל. אז כן, לקח זמן, אבל אסור לנו לחזור אחורה. אסור לנו לחזור אחורה כי זה עניין של חיים. ואסור לנו להשאיר את הפער הזה. הפער הזה הוא פער במודעות, בהבנה של הבעיה ובהגדרה שלה. נשים קופחו גם כנחקרות, ואנחנו ראינו את זה היום במנעד הנושאים שעלו בדיונים. זה קורה בעוד דברים: גם בבריאות הגוף, אבל גם בבריאות הנפש, למשל בנושא של דיכאון בכלל ודיכאון אחרי לידה בפרט. יש הבדל בין גברים לבין נשים. נשים מצויות בדיכאון בהרבה מהמקרים בשל יחסים בין-אישיים, בעוד שגורם משמעותי בקרב גברים קשור בהישגים מקצועיים. זאת דוגמה,

לגבי מה משפיע ואיך בוחנים ואיך מתמודדים ואיך מאבחנים. זה נכון בכל מנעד הנושאים, ואין לי הרבה זמן לפרט, אבל ידעתם שגם בטכנולוגיות שמתיימרות להיות רפואיות, גם כאן, לצערי, נשים נשכחו מאחור? למשל אפליקציות שמבקשות להציע שירותי בריאות או מעקב גופני לנשים. יש פה היסטוריה קצרה ומרגיזה, ואני רוצה לתת לכם דוגמה על קצה המזלג: כש"אפל" השיקו את אפליקציית הבריאות שלהם ב-2014, הם ליוו אותה בהצהרות מפוצצות על נייטרליות וטענו שהיא מתאימה לכל מגדר ומין. אבל יום לאחר ההשקה, המשתמשות גילו שהאפליקציה לא כוללת מעקב אחד: את המחזור החודשי. אז צוות המפתחים הגברי של "אפל" גם הוא סובל וסבל מהבעיה שמאפיינת את הרפואה המגדרית כולה: ההנחה שהגוף הגברי הוא ברירת המחדל, הוא מודל החיקוי היחידי שבעקבותיו צריך לפעול. רבות מהנשים שמפתחות יישומי בריאות שמיועדים לנשים נתקלות בבעיה בגיוס הון. אם נדמה שעולם המפתחים עמוס טסטוסטרון, זה כלום לעומת עולמם של המשקיעים. מפתחות מספרות שכאשר הן נפגשות עם משקיעים, הן שומעות פעמים רבות את המשפט הבא, ואני מצטטת: אני בטוח שזה פיתוח מצוין, אבל אני לא יכול להשתמש בו, ואני לא משקיע במשהו שאני לא יכול לבדוק. כאילו שהיינו זקוקות לסיבה נוספת למעורבות רבה יותר של נשים בתחום ההשקעות.

בבקשה. הנושאים הם רבים. החברות שלי הזכירו קודם, באמת, מנעד של נושאים: אם זה בבתי-החולים, בהייררכיה של בעלות התפקידים, מי נמצא בתפקידים היותר-נמוכים, מי נמצא בבסיס הפירמידה. לא הכול זה רק עניין של זמן. נכון שבתי-הספר לרפואה היום, אנחנו מדברים על הרבה יותר רופאות מרופאים בבתי-הספר לרפואה. אבל כדי שנגיע גם לוועדות, גם לוועדה של קביעת הסל, ודיברנו היום בבוקר, אדוני השר, עם הקריאה של המנהיג, של המכוון. זה נכון, כי זה הצלת חיים. זה הצלת חיים גם במקום של התסמינים, של התרופות, של ההתבוננות ושל הראייה. וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא.

תודה רבה לחברת הכנסת עליזה לביא.